בקשת יו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 63),

מי מנמק?

מדובר בהצעת חוק שכבר אושרה לקריאה שניה ושלישית בשבוע שעבר. היינו צריכים לעשות שם תיקון משפטי באמצעות רביזיה. ברגע שהוא הסתיים, אין מניעה שזה